אנחנו עוברים לאישור בדבר העמדת ערבות מדינה למסלול סיוע מוגבר לעסקים בסיכון.

מארגני האירועים והמפיקים עדיין נמצאים בחוץ.

לא נפגש איתם, והפתרון שלהם לא קיים, לא באופק. אני חושב שהוועדה צריכה לקיים דיון